טוב, צהריים טובים לכולם.

היום יום שלישי כ"ח באדר א התשפ"ב, הראשון במרץ 2022. אנחנו פותחים את הישיבה השלישית להיום של הוועדה בנושא תכנון מפורט. אנחנו הפעם עם עוספיה, בבקשה

טוראל מהפיקוח, אחרי זה נשמע את ראש הרשות. חשוב מאוד שראש הרשות בהיג' יהיה בזום, יאזין לדברים שאתה מציג כאן, נשמע את ההתייחסות שלו, ונתכנס לסיכום הכללי של כל הדיונים. שלום, אני עובד ברשות לאכיפה למקרקעין, אני אדריכל. אני רוצה לדבר על המצב התכנוני בעוספיה. בעוספיה יש תכנית מתאר שמתעכבת כבר הרבה מאוד זמן ולא מקודמת.

במקביל אל העובדה שיש תכנית מתאר שלא מקודמת, כן מקודמות תוכניות מפורטות, חלק מהן מאושרות. יש את התכנית של שער הכרמל - - - התכוונת להגיד תכנית מתאר כוללנית שלא מקודמת, ומפורטות שמקודמות. אתה צודק, אדוני. אז, יש לנו את התכנית של שער הכרמל, של אלף שבע מאות שבעים ושש יחידות דיור שמסתירה מתוכן מאתיים יחידות דיור.

יש מאתיים יחידות דיור שנבנו קודם לכן והתכנית מסתירה אותה, עוד חמישים ושלושה אלף מטר מרובע מסחר ומאה ושניים עשרה אלף מטר מרובע תעסוקה. את התכנית הזו הוחלט להפקיד אותה לפני כחצי שנה, זה אומר שאנחנו אוטוטו, בקרוב מאוד, נוכל לראות את התכנית מאושרת. במקביל, יש לנו את עמק הזיתים, תכנית של שלוש מאות חמישים יחידות דיור קיימות מתוך אלפיים יחידות דיור מוצעות באותה תכנית, שאושרה כבר ב-2015, לפני שבע שנים. יש לנו תכנית נוספת שזו הליבה החקלאית בעמק הזיתים, של חמש מאות שמונים ושש יחידות דיור, מתוכן מאה יחידות דיור קיימות שהתכנית מכשירה. בנוסף לכל התוכניות האלה, שמאפשרות הרבה מאוד בנייה, יש לנו ותמ"ל חדש בדרום מזרח הישוב. התכנית עוד לא הוכרזה אפילו על ידי הממשלה, אבל היא מקודמת לקראת הכרזה. אנחנו לא יודעים בדיוק מה תהיינה הקיבולות והיכן יהיו הגבולות של התכנית הזו, אבל אנחנו יודעים שהממשלה מקדמת את התכנית הזו.

אנחנו רואים שבסך הכל, מעבר לעובדה שתכנית המתאר הכוללנית לא מתקדמת כמו שהיינו מצפים שהיא תתקדם, אבל תוכניות מפורטות כן מתקדמות וכן נותנות איזה שהוא מוצא לחלק גדול מהתושבים. על אף כל מה שאני אומר, אנחנו,

מצאנו בשנה האחרונה עשר התחלות בנייה שכמעט כולן באזור שבו אמורה להיות התכנית של הוותמ"ל. ברור שהתחלות הבנייה האלה, שהן ללא היתר, מקשות מאוד על התכנון. הן אומנם לא מסכלות את התכנון, כי התכנון עוד לא ממש התחיל, אבל הן בלי ספק מציבות עובדות שמטות את התכנון ומייצרות אילו שהם חישוקים - - - מה, זה במתחמים שהתכנון בתחילתו ועדיין לא הוגשה תכנית, לזה אתה מתכוון?

שיש שם בנייה שיכולה להתוות, נבחר את המילים המדויקות, יכולה להתוות את התכנון העתידי בהתחשב בבנייה. נכון, ובעיקר להקשות. אנחנו דיברנו על זה באחת הישיבות הקודמות, שאם יש איזו שהיא דרך או מתרוכה ושלושה אנשים בונים ליד המתרוכה הזו, אז ברור שאם אנחנו רוצים להתחבר עם דרך חדשה לאותה מתרוכה, אנחנו נתחבר במקום שבו לא נבנה הבית. זה אומר בעצם שמי שישלם את המחיר הוא דווקא אותו אדם בר לבב שלא בנה ולא ביצע עבירות בנייה, והוא יצטרך לשלם את המחיר. זה מה שקורה כאשר יש אנשים שבונים ללא היתרים. זה לא לגמרי מוסבר, כיוון שבעוספיה יש לנו לא מעט תוכניות מאושרת שמאפשרות לבנות בהן.

אוקיי. הדברים ברורים, נשמע את ההתייחסות של בהיג' לנושא.

ראש המועצה המקומית, בנושא. עם ראש המועצה אנחנו בתהליכים ודיונים בנושא התכנון וקידומו. תיכף נשמע את ראש הרשות. אני שמח להשתתף בדיון, תודה רבה חבר הכנסת מופיד מרעי. אני שמח לשמוע את מה שהציגו כאן, אבל המציאות היא שונה לחלוטין. אתמול התקיימה ישיבה של הוועדה המחוזית,

אתה יכול לתת לנו עדכון בסוף, כי התערבנו בזה ביחד, השאלה היא עבר או לא עבר או שאתה לא יודע להגיד.

המחוז העביר את התכנית שהוא רוצה ולמעשה זנח את כל הבקשות שלנו. הוא

במקום שוועדת התכנון המחוזית תתאים את תוכניות המתאר שהיא הגישה לשטח התמ"מ של עוספיה,

נמצאים בפערים די גדולים. אין אופק כלכלי, אין אופק מגורים, אין מוסדות

אני אנסה לקדם תוכניות מפורטות באזור של זוחלוק, מה שנקרא האזור - - - כמה תוכניות מפורטות יש לך שאתה יכול להיות, בוא נגיד,

אני רוצה לקדם מאות תוכניות מפורטות, אבל תתנו לי כסף.

על מנת להתכנס לדיון של המפורטות. כמה תוכניות מפורטות יש לך שאתה יכול

אני ערוך ומוכן עם תוכניות רק צריך תקציב. טוב. יש לך הערכה של זמן עד שזה יאושר או לא יאושר? קודם כל, לפי מה שהבנתי, אחרי התמ"מ רוצים לעשות,

בקצרה, הם לא היו בדיון, הם לא היו חלק מהדיון.

חלק מהם היה בדיון, אבל - - - אבל לא כוועדת משנה, שאמורה להיות בעצם להיות אמונה על התכנון על פי ההסכם והחלטת

אני מקווה שזה יגיע במהרה למועצה הארצית, אנחנו נדחוף את זה ואני מקווה שנוכל להפקיד את זה, ברגע שתהיה החלטת הפקדה של שינוי התמ"מ.

התכנית

במועצת גנים ביום חמישי, ונשארו עוד כמה קצוות לסגור ולהעלות את זה להקלות בירושלים. הבנתי, אבל את לא יכולה להעריך

ברור שהתקציב לא מכסה את הכל, אבל יש שם שלוש תוכניות מרכזיות,

והשנייה נשתדל גם לתת לה

יהיו שם גם רמ"י, גם מינהל התכנון וגם עם משרד האוצר,

אם נגיע למסקנה שבסוף בתיאום מול הרשויות, מול ועד ראשי הרשויות, שאנחנו צריכים להסיט תקציב מסעיף אחד לאחר לטובת התכנון, נביא את זה לצוות היישום ונוכל לאשר את

שאנחנו הסתפקנו ורצינו לדבר רק על התכנון ולא על תקציבים, אבל אני מבקש שבדיונים האלה תמיד יהיה נציג של משרד האוצר בנושא הזה. עד כאן באופן כללי. ברשותכם, אני רוצה לעבור

אני יודע שזה בוער בעצמות שלהם והם עושים את זה כולם, וכן במתחמים מיועדים להיכלל גם בתכנון העתידי.

הוועדה קוראת למוסדות התכנון ולרשויות המקומיות לצאת בקמפיין

היה ב-959 ואני חושב שכדאי לאמץ את הנושא הזה ולתקצב תקציב להסרת חסמים. הוועדה קוראת לרשויות התכנון לפעול ביתר שאת להסרת כל החסמים האלה שדיברנו עליהם ולפעול בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות לקידום התכנון המפורט בישובים הדרוזים והצ'רקסיים, זה הנושא של הדיון

אני מבקש שיהיה יעד, זמן לסיום התכנון בכל שלב תכנוני. הוועדה מבקשת לקבל התייחסות של מינהל התכנון בעניין הקמת ועדת המשנה ואת סמכויותיהם במסגרת הוועדות המחוזיות גם צפון וגם חיפה, ומדוע התקציב המיועד להם טרם הועבר.

שהתקציב לא הועבר, אבל מפתיע אותי שהן לא קיימות, הנה עובדה, היה דיון על עוספיה בוועדה המחוזית חיפה, ועדת המשנה לא בלקסיקון. זה ממה שידוע כרגע, אלא אם כן יגידו לנו משהו אחר. הוועדה רשמה את הדברים של נציג לשכת התכנון של מחוז חיפה, כי מסמך המדיניות אינו מסמך סטטוטורי ואינו מחייב. הוועדה קוראת למינהל התכנון לפעול לשינוי במסמך המדיניות, כך שיתאים לצרכי הישובים. אנחנו מדברים בעיקר על המסמך שיצא לסאג'ור. הוועדה מבקשת ממינהל התכנון לפעול מול רשות מקרקעי ישראל ועם הימנותא בשינוי ייעוד הקרקעות המעכבות את התכנון והפיתוח בתוך השטח השיפוטי של המועצות, במיוחד כיסרא סומיע. אני אומר לכם, אני ישבתי עם תמיר, הם נכונים, מי שמוכן ללכת ולקדם את הדברים צריך לשבת ולקדם את הדברים. הוועדה תפנה למשרד האוצר ותבקש לקבל את ההתייחסות להעברת התקציב המיועד לתכנון בישובים הדרוזים והצ'רקסיים במשרד הבינוי והשיכון על פי תכנית 716 לשנים 2021,

שלא נדבר כרגע על התוכניות הקודמות. הוועדה קוראת למשרד המשפטים לצאת בתכנית, לדעתי זה חשוב מאוד, לעידוד רישום קרקע בטאבו, כי זה יסדיר לנו אחרי זה את התכנית, את התכנון ויעזור בתכנון, כמובן עד למצב של תצ"רים. ברגע שמסדירים את הבעלויות, המצב יטיב, ככל שזה פתור מתשלומי אגרות ומסיים, במסגרת תהליך הסרת חסמים או במסגרת, מה שנקרא, הפקדת תכנית לא בהסכמה, על מנת שזה לא יבוא על חשבון התושבים. הוועדה מבקשת ממשרד הבינוי והשיכון להעביר לנו בהקדם האפשרי את מיפוי הצרכים, התקציבים המיועדים לתכנון ופיתוח של הישובים, ומה שעומד להעברת ההרשאות התכנון והפיתוח.

כל מה שבקנה, כל המכרזים שיצאו, כל הקול קורא ואיפה זה עומד, מה תוקצב, מה לא תוקצב ומי אפילו שולם לו כל התעריף. הוועדה מבקשת ממשרד הבינוי והשיכון,

לפעול בשיתוף פעולה ובהסכמה עם הרשויות המקומיות בבחירת המתכננים שיובילו את תהליכי התכנון. שמענו את עמדת ראשי הרשויות, שמענו את העמדה של משרד השיכון ופה צריך לשלב ביחד, על מנת שבסוף המתכנן יתאים לתכנון ויתאים לאישור, ושלא יהיו עכבות. הוועדה שמעה על בעיית השיווקיים של מגרשים בישוב בית ג'ן,

גם אתמול ישבנו על זה. עקב העלויות הגבוהות הנדרשות לצורך הפיתוח, הוועדה מבקשת ממשרד הבינוי והשיכון לפעול בסיוע הסבסוד בעלויות.

אני כן רוצה להרחיב, אנחנו דנים בנושא הזה, אנחנו נגיד גם הצעה לשינוי בהחלטת הממשלה או לקבע את הדרישה הזו בהחלטת הממשלה הקרובה לקראת התקציב הקרוב. הוועדה תקיים דיון בנושא התקצוב המיועד לתכנון ופיתוח בישובים הדרוזים והצ'רקסיים, תכנית 716, 717 ותזמין אליו את שר האוצר או את השר חמד עמאר, השר במשרד האוצר.

אני קורא להם באמת להתייצב כאן בכדי פעם אחת לסגור את הסאגה הזו, שכולם יידעו מה יש להם ומה הם צריכים. הוועדה תקיים דיון מיוחד בנושא תמ"מ 2/ 9 ומסמך המדיניות של הרשויות כמתוכנן, אני משלב את זה עם מה שאמרתי קודם לגבי סאג'ור. הוועדה תקיים דיון שיעסוק בפיתוח תשתיות תברואה וניקוזים, מה שהועלה כאן על ידי אבו סנאן. זאת על מנת להראות איך מצב כזה שתשתיות לא תוקעות תכנון, לא מספיק פיקוח תוקע תכנון, תשתיות כאלו או אחרות ובאמת הן תקועות תכנון.

זה מלפני ארבע, חמש שנים, מה יעשו אנשים? ואני מסכים עם כל ראשי הרשויות. אני אומר כאן מילה מסכמת, ככה לכל ראשי הרשויות, אנחנו פה באמת על מנת להאיץ את התהליכים, על מנת להיות לכם לכלי עזר מול משרדי הממשלה. אנחנו נעמוד על המשמר כל הזמן כמו שפתחתי ואמרתי, על מנת לקדם במיוחד את התכנון ואת שאר הנושאים. אנחנו פה לא מסכמים את כל נושא הדיון של התוכניות המפורטות, יש לנו עוד דיון אחד. נכון לעכשיו אני מבקש ממנהל הוועדה כן להגיש את הסיכומים גם לראשי הרשויות בהתאם למה שסוכם. אני רוצה להודות שוב לצוות ההנהלה וגם לצוות הטכני פה שיושב כאן ומתמרן בין מה שאנחנו רוצים לבין המצוי, אלו שלושה דיונים ברצף. כל הכבוד לכם, תודה. הישיבה ננעלה בשעה